יואל פלדשר מנהל רת"א, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רננה שחר עו"ד,

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אילנה גנס ראש מטה בריאות הציבור, משרד הבריאות טל פוקס עו"ד, משרד הבריאות אגם דניאל עו"ד, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן רותם סיוון

שלפיה מדובר במקרים בודדים בלבד של אנשים שמאומתים לפני עליה לטיסה, במיוחד בעידן של היום שאנחנו מדברים על מרבית אוכלוסיית מדינת ישראל שהיא מחוסנת, כולל בוסטר,

הצדקה להאריך את התקנות כפי שהן היו עד עכשיו

זה נכון מלפני שבוע ואתם בהחלט יכולים לראות כאן, הכנתי את זה גם לוועדת חוקה שכבר התכנסה בשבוע שעבר והאריכה את התקנות חובת

ראינו וריאנטים אחרים שהיו אופייניים בתקופות מסויימות במהלך הפנדמיה במדינות עולם שונות ולכן מאחר וזיהוי וריאנטים שהם חשודים כמסוכנים, ככאלה שיש להם איזה שהוא פוטנציאל לעקוף

מבחינתנו הרבה פעמים זאת כמעט האינדיקציה

אפילו עד שלושה חודשים ממועד ההחלמה ולכן כמדיניות אנחנו מבינים שאדם שהוא מחלים טרי הבדיקה שלו יכולה לצאת חיובית ולכן יצרנו פה מנגנון שמאפשר בין היתר לקבל דרך ועדת חריגים פטור מביצוע

אבל בהחלט אפשר לראות את זה גם במחוסני שלוש מנות, גם במחלימים ומחוסנים, מחלימים טריים שכמובן מוגנים הכי טוב וילדים מתחת לגיל 12 שהם

אז מרביתם עושים את הבדיקה קרוב ל-72 שעות לפני העליה לטיסה ופרק

היתרון של אנטיגן, הוא מאוד זמין, הוא הרבה יותר נגיש,

הוא מאפשר לנו לזהות בטווח של 24 שעות אנשים שהם חולים. הרגישות של הבדיקה היא יותר נמוכה

אנחנו מאפשרים גם וגם לבחירה של האדם לפני שהוא טס, הוא יכול לעשות אחת מהבדיקות שיעודכנו בתקנות. זה מתוך

מה שהיה כתוב לפני כן בהגדרה זה הפניה לתקנות ספציפיות שהיו בתוקף, אותן תקנות כבר לא בתוקף ולכן שינינו את ההגדרה כך שהיא מפנה לסעיף החוק שעל פיו מתקינים תקנות מהסוג המיוחד הזה. בעצם זה הסעיף היחיד בחוק שמאפשר לקבוע תקנות המגבילות יציאה מישראל. אז זה לענין ההגדרה.